בוקר טוב לכולם, אני מאוד מתרגש, שאנחנו באמת, למרות התנאים הלא פשוטים, מצליחים לפתוח את תת הוועדה של ההשכלה הגבוהה בכנסת. זהו אירוע חשוב עבורנו, ועבור ההשכלה הגבוהה. אנחנו כאן כולנו חיילים למען ההשכלה הגבוהה, כפי שאתם תראו, ואנחנו הבוקר נציג חלק מאתגרי ההשכלה הגבוהה. אנחנו כאן הבוקר אמנם בכוחות יחסית מצומצמים, אחרים נמצאים בזום, אבל יש לנו באמת מטרות גדולות. ויש לנו כוונות לעשות כל מאמץ, כפי שאני עוד מעט אומר, באמת להיות משאב נוסף עבור ההשכלה הגבוהה בישראל. עוד בטרם אנחנו נתחיל, אני כבר רוצה לברך את ידידי שנמצא, פרופ' יוסי מקורי, שרק נכנס להיות ראש הות"ת, וכמובן אני אברך את כולם, ואת ידידי פרופ' אשר כהן, שהוא נשיא האונ' העברית כמו שאתם יודעים, ועוד רבים וטובים, לא נברך פה את כולם. אבל אני מאוד מאוד מעריך את זה שאתם כאן. ואת מנכ"לית המל"ג, ויש לנו פה אחרים שאני עוד אזכיר אותם, פרופ' רוזה אזרי, כולכם פה, נעשה לכולם צדק ונדבר, אבל קודם כל לברך אתכם שאתם כאן. לפני שאני אתחיל, אני אומר קודם כל תודה ליו"ר ועדת החינוך, חברת הכנסת שרן השכל, שלא אתנו כאן, אבל באמת על ההבנה שלה לחשיבות תת הוועדה הזאת, ועל הסיוע שלה ועל שיתוף הפעולה בתוך המערכת הזאת.

בפוליטיקה דברים צריכים להיעשות בשיתופי פעולה ובהבנה לקידום הנושאים. וכמובן לשרת החינוך, יפעת שאשא ביטון, שהיא נתנה את ברכתה וגם עובדת איתנו בשיתוף פעולה. לפני הכל, עוד פעם, אני מאוד מאוד שמח, ומכיר תודה, לחברי ידידי ממש, אני אתן לו את המילה הראשונה, כי אני יודע שהוא כל כך עסוק, סגן השר מאיר יצחק הלוי, שנכנס אף הוא לעובי הקורה של החינוך, רק לאחרונה. אבל כבר שוחחתי איתו, והוא מחוייב מאוד לכל הנושאים שלנו. רק לאחרונה בכנסת. רק לאחרונה בכנסת, כמובן, יש מאחוריו עשרות שנות פעילות ציבורית מאוד מאוד חשובה. אבל אני באמת רוצה להודות לך מאיר, אני יודע עד כמה אתה תהיה לי לעזר בכל הנושאים האלה של ההשכלה הגבוהה, ובכלל של ההשכלה והחינוך בישראל. אז בבקשה מאיר, מילה ראשונה לך. תודה רבה, חברי וידידי יו"ר

קודם כל אני מברך על קיום הוועדה, אני חושב שזו ועדה חשובה מאין כמותה. ואני שמח שאנשים באיכויות שלך נמצאים כאן בבית החשוב הזה, כי אין ספק שאתה מייצר סטנדרטים אחרים,

איכותיים, ואני מקווה שהרבה מאוד מחברי הכנסת ידבקו בך. כשאומרים היום יידבקו בך, אני מקווה שהמינוח הוא שונה להידבקות האמיתית. האקדמיים בתוך האוניברסיטאות והמכללות. נושא שני שאני רוצה לשים עליו דגש, שאי אפשר להתעלם ממנו, זה כל הנושא של המורות והמורים הערביים. יש לנו כיום שלושה עשר אלף מורות ומורים מובטלים. ואני חושבת, בתכנית האסטרטגית של ההשכלה הגבוהה צריך גם לקחת את הנושא הזה בחשבון. ולתכנן איך באמת ומה המכסות ומה המקצועות שיש לגביהם ביקוש. כדי לתת פתרון ותשובות מתאימות. הנקודה השלישית שאני רוצה להעלות כאן

במיוחד במקצועות שמקשים מבחינת מבחנים מסויימים. אני מעלה את זה. אני מגישה גם הצעת חוק על זה. אני לא חושבת למשל במבחן של הרפואה, למה צריך לעשות את המבחן רק בעברית. אנחנו יודעים שברפואה השפה הבסיסית היא שפה גם

את מל"ג, ויש ארבע נקודות לדעתי שהן מאוד מאוד קריטיות, שצריך לדון בהן במהלך הישיבות הבאות,

זה המעמד ומצבן של המכללות הציבוריות.

זה הנושא של תנאי ההעסקה של מה שמכונה מורים מן החוץ וסגל זוטר בכלל.

אני עוצר בדבריי כי אני יודע שאתם ממהרים, ואני מאוד מעריך שהגעתם לכאן. אז אני מבקש ממך מספר דקות לומר,

אתה נמצא בתפקיד חודש פחות או יותר, כמה דברים תוך כדי

ויש מספיק פרמטרים בינלאומיים, שאני לא אכנס אליהם כרגע,

כפי שמתבטא בהמון פרמטרים, וכמו שאמרתי אני לא אכנס. אם זה מספר ציטוטים, אם זה מספר פרסומים פר-קפיטה. ואנחנו משווים את זה לחברות מערביות שדומות בסדרי הגודל שלהן.

בכל מה שקשור לבינוי ולהשקעות בתשתיות ובציוד תשתיתי רק על היכולת של הנשיאים להביא תרומות, משום שהמאגרים לתרומות הולכים

כמו למשל אנחנו צריכים להתעסק בצרכים שהם לא רק ביטוי חברתי, אלא גם עניינים או דרישות דיסציפלינריות,

כשעל סדר היום זה הנושא של מקצועות הבריאות, שנמצאים

ואני חושב שמגיע כל ההערכה והברכות לראשי המוסדות להשכלה גבוהה, מכללות ואוניברסיטאות, על הישגים בלתי רגילים, מאז קום המדינה.

שלום לידידי עופר, אני מקווה גם להכיר יותר טוב את שני חברי הכנסת הנוספים שנמצאים כאן, שאני חושב כולם יכולים לתרום לטובת העניין. וכמובן ברכות ליוסי, שאני רק

אחד זה המצויינות. מצויינות היא ערך עליון בחיי האקדמיה.

ומצד שני ההנגשה. אני לא חושב שמצויינות והנגשה נמצאים בניגוד אחד לשני. אפשר בהחלט לעשות גם

רבים מהם כדי שנוכל לקדם ולעשות את הדברים האלה כמו שצריך. ואני לא ארחיב יותר מזה, ואני אשמח לתת לכם דוגמאות. אני רק אגיד באופן ספציפי כדוגמא את נושא ההיי-טק וההנדסה. אז הוזכר כאן, אנחנו לפני תשע שנים

היום יש בין ששים לתשעים סטודנטים בקבוצת תרגול.

ואלה דברים שחשוב להביא אותם, יחד עם הגידול הזה. כי אחרת אנחנו אולי נגדל, אבל לא נעשה את זה כמו

אני מסתכל על מה שקורה באוניברסיטאות,

ויש לנו שם אוצר. יש לנו קבוצות מגוונות בתוך האוניברסיטה, ואם אנחנו

לראות את המינונים האלה. והמתחים לכאורה שצריכים להיות גם הם חלק מתוך שילובים. השילובים הם מאוד מאוד קריטיים בתוך הדבר הזה. אנחנו יודעים שנושא המכללות הוא בהחלט היה חלק מתוך גם הנגשת מדינת ישראל לאוכלוסיות שנמצאות מה שאנחנו קוראים בפריפריה, למרות שאנחנו מדינה קטנה. לאוכלוסיות שקודם לא יכלו

לא ברור תמיד מה גבולות המצויינות, ולא ברור מי נושא בנטל, כי היתה פה איזו תחרות, שהיא תחרות שצריך להסביר אותה. אבל בכל מקרה,

אבל אין ספק שלנו יכול להיות מקום בתוך הדברים האלה, בלנסות לשים קצת יותר סדר

כיוון שפשוט יש כאן ביזבוז אדיר של משאב אנושי, שחסר למדינת ישראל. אנחנו צריכים אנשים טובים,

ואני חושבת שבכל הדיון הזה, די יש סתירה גדולה בין העובדות לבין היחס למכללות. כי אם מסתכלים, כמו שאתה אמרת, הפתיחה של המכללות עשתה פה מהפיכה גדולה במדינת ישראל. אז

זה לא רק בנושאים של הנדסה, גם בנושא של סיעוד,

אז צריך באמת לקשר בין הנתונים לבין ההתייחסות. בנושא הזה של תפקידים,

צריך לקחת בחשבון שככל

אלא חייבים למצוא דרך שבה תהיה איזו שהיא סינרגיה,

לנושא של תשתיות באוניברסיטה לטובת אנשי המכללות, וגם להשתמש בכשרונות של אותם חברי הסגל במכללות על מנת לקדם את הנושא הזה. וגם לתת לנו את היכולת להמשיך ולהוביל את הנושאים שבהם באמת המכללות יכולות לקחת את ההובלה. אלה הן הערות מאוד

ובו בזמן באמת להדגיש את מה שאשר הדגיש, נשיא האוניברסיטה העברית. מצויינות מחקרית ברמות הגבוהות ביותר, אי אפשר שכולם יעסקו במצויינות כל הזמן ברמה הגבוהה.

מיכל נוימן היא עם ניסיון רב מאוד במערכת ההשכלה הגבוהה. עשרות שנים. והיא היום משמשת כממלאת מקום מנכ"לית המל"ג. בבקשה מיכל. בוקר טוב,

מנותק מהמערכת הפוליטית, מנותק מהמוסדות להשכלה גבוהה, כגוף שעומד בין שתי המערכות

כמובן ששר החינוך, שרת החינוך במקרה שלנו היום, היא יו"ר המל"ג בתוקף תפקידה.

את הכבוד שאתם נותנים לעצמאות של

נושאים מסויימים שהוזכרו כאן, ואני אגיד, נמצאים בהחלט על סדר יומה של ות"ת ומל"ג שנים רבות. אתה כשהיית חבר בות"ת עסקת בזה. הנושא של

ות"ת יצאה עם תכנית לטעמנו מהפכנית,

מפרופ' אשר כהן שמונתה סגנית נשיא לנושא של גיוון ומיגדר. ובהחלט זה בא בתוך התכנית של ות"ת. אתה אני חושבת שאפילו היית חבר ות"ת כשהתכנית הזו

אני חושבת שהדברים האחרים נאמרו.

המון המון תודה. יש לנו גם דיון בכנסת, צריכים לדעת,

זה יוצר מתחים. אתה ציינת את זה כבוד היושב ראש, אחרים נגעו בזה. והגיע הזמן לעשות סדר בכלים ובמנגנונים שיש במערכת,

לאפשר, לתאם ולטפל בכל הסוגית שעלו כאן,

לטענתי נכון להיום לגופים האלה אין את הכלים, בגלל שהמסגרת שנתנה להם את הכלים, מטעם החלטת ממשלה

והפתרונות הרבה פעמים הם פתרונות שבאים על חשבון, או פוגעים בצורה כזאת או אחרת, גם ביסודות הייחודיים והעקרוניים של ההשכלה הגבוהה,

חופש אקדמי שהזכירה הגב' נוימן, שהוא לב ליבה של השכלה גבוהה ליברלית, פתוחה, שהיא מקדמת את כל החברה בישראל. אנחנו בארגון

חבר הכנסת כסיף, אתה רצית לומר מספר מלים, בבקשה.

כמובן לא בכל הנקודות. אני רוצה

למשל נורבגיה, סטודנט אפילו מקבל קיצבה חודשית מהמדינה כדי שלא יצטרך לעבוד, ויוכל כולו להיות מושקע בלימודיו. אבל לא אדבר על זה עכשיו.

זה ממש לא מה שאני מתכוון לומר. אני לא אומר שצריך להוריד להם את התקציב. אני אומר שצריך להעלות למכללות שעוסקות גם בלימודים של מדעי הרוח והחברה, אז למשל

זה העניין של השוואת תנאי ההעסקה של

באוניברסיטאות. ובמשפט אחד אני אומר מדוע, כי זה נושא מורכב. אבל אני לא רוצה היום להתעסק בזה.

אני רק אומר מילה אחת, ובאמת מילה

שיש חשיבות עצומה להדק את הזרועות בין הממשלה,

או בכל מבנה אחר שחגית מסר ירון רמזה עליו, לבין המוסדות

וטוב שיושב ראש ות"ת הוא זה שיחזיק את המושכות בעניין הזה.

גם בית המשפט העליון, בג"צ, פסל ביולי האחרון את קביעתו בסוגיית מפתח, ואני רואה שאנחנו ראוי שתהיה פריצת דרך בעשור או בשני העשורים הבאים.

בשני העשורים האחרונים חלו שיבושים בעניין

אני שמח שחבר הכנסת טור-פז קינלי שעוסק בכל הנושאים בוועדת המשנה, גם של ההשכלה, של החינוך החרדי, בכלל של הממשק בין החינוך הממלכתי והחרדי,

נושא שנמצא גם הרבה מאוד פניות שאני מקבל, ובעיניי חשוב שנדון בו,

ויש מקום, לאוניברסיטת הגליל,

בתוך מערך ההשכלה

בבקשה.

שבדיוק השבוע הגיעו אלינו התקנות בעניין

הוועדה קיצרה את התוקף של ההוראה בהקשר של מתווה ההשכלה

למשל, איך לעשות מערכת שבדומה לתיכון תנגיש, דרך מינהלת,

אני לא רואה את ההכשרה הזאת. אני רואה שהפערים הולכים וגדלים. יש רצון טוב, אני

מצורפות בזה המלצותינו, תקחו אותן. אני מברכת אותך יוסי שיין על היוזמה הטובה. בהצלחה, עם האוצר ואתכם. המון תודה על המלים שלך. אנחנו נשמח לקבל את כל החומרים. זה מאוד חשוב, אני חושב שנעשים מעשים היום, הרבה דברים נעשו בתוך האקדמיה. אני לא יושב פה כסניגור של האקדמיה, תמיד אפשר לעשות עוד. אמרת חבר הכנסת טור-פז לגבי אוניברסיטה בגליל, אני לא רציתי היום להיכנס לדבר הזה, זה חלק מתוך החלטות ממשלה, שאנחנו עוד נתייחס אליהן. הממשלה קיבלה החלטות, ההוצאה לפועל כמובן יושב ראש ות"ת ומנכ"לית המל"ג, אבל אי אפשר הכל היום. אחרונת הדוברות, מיכל אבן, בבקשה. בוקר טוב, תודה רבה אדוני היושב ראש, וברכות על הוועדה החדשה והחשובה. תודה על הדקה, מה שאי אפשר להגיד בדקה, לא יספיקו גם עשר שעות. אני מאונ' חיפה, מזכ"ל ארגון הסגל האקדמי הזוטר. בעצם ועד העובדים של הסגל הזוטר. שעה וחצי של ישיבה מאוד חשובה, והמילה הוראה לא הוזכרה בה ולו פעם אחת. וזה משהו שהוא לא סמלי. אנחנו מרגישים את זה שנים. המחקר חשוב, אין ספק בזה, אבל גם ההוראה, וגם האנשים שעושים את עבודת ההוראה באוניברסיטה, והם בעיקר חברות וחברי הסגל הזוטר. זה בא לידי ביטוי במשאבים ובחשיבה שמוקדשת להוראה, שהיא מאוד מצומצמת, ובאה לידי ביטוי בשנה וחצי האחרונות של הוראה בזום. העבירו אותנו לשם, בלי עבודת חשיבה, לא לפני וגם לא תוך כדי, על איך לעשות את זה נכון גם עבור הסגל, גם עבור הסטודנטים. עוד מילה לגבי ההנגשה של מערכת ההשכלה הגבוהה. גם כשאנשים בסוף מצליחים להיכנס פנימה, כמי שפוגשים אותם בכיתות, ההרגשה היא שלא נעשית עבודת המשך לאיך לעזור להם להגיע להישגים גם אחרי שהם הצליחו להיכנס. אם רק ניקח לדוגמא את הסטודנטים והסטודנטיות הערבים, אין מספיק תמיכה בפועל, כדי לאפשר להם לעשות את השלוש שנים של התואר הראשון בהצלחה. וגם אנחנו המרצות והמרצים לא מקבלים את הכלים לעשות את זה. ומילה אחרונה, על משהו שהעלה חבר הכנסת כסיף, ותודה על זה. אני אמנם מגיעה מאוניברסיטה, אבל חברי הכנסת הזוטר שלנו גם מלמדות ומלמדים במכללות. ועבור אותה עבודה שהם עושים במכללה הם מקבלים פחות שכר ופחות תנאים. אני בטוחה שיש לזה סיבות, אבל אני לא חושבת שיש לזה הצדקה. ורק מילה לפתיחה, לישיבה הראשונה, תודה רבה על זכות הדיבור, ובהצלחה לכולנו, לעשות עבודה משותפת. המון המון תודה לכולכם. אני רוצה לומר באמת תודה.

יש לנו פה המון גורמים, ואני מודה מאוד לכל מי שהגיע הבוקר. אנחנו נמצאים במצב באמת לא פשוט. יש השכלה גבוהה מפוארת בישראל, יש ריבוי עצום של מוסדות, יש מוסד כמובן מרכזי לאומי. אנחנו היום מוסיפים נדבך נוסף בתוך הכנסת, עם הקמת הוועדה הזאת. הוועדה הזאת באה באמת לתת כיוונים בתוך המערכות האלה, לסייע. אנחנו כאן לסייע. להציף נושאים, לדבר בהם, ובאמת להיות עבור ההשכלה הגבוהה שליחים בפני מקבלי ההחלטות בממשלה, ממשלת ישראל, שיש לה מחוייבות לדברים האלה. כך אנחנו רואים את עצמנו. אנחנו גם נציף נושאים שלא תמיד אולי הם קלים. אבל אני בהחלט מודה לכולכם על השיח הנכון של הוועדה הזאת. פה בכנסת לא תמיד שומעים אנשים. אני מקווה שפה כן ישמעו אחד את השני. נאזין אחד לשני, נבין מה קורה. יש לנו פה אתגר מאוד מאוד גדול בהשכלה הגבוהה, שהיא המנוע הכי גדול של החברה הישראלית, ואנחנו יודעים את זה. מבחינת הנראות שלה בחברה, ומבחינת להפוך את החברה לחברה תלכידית, ועוד כהנה וכהנה. ולכן אני רואה זכות גדולה לשבת בראש הוועדה הזאת, ומודה עוד פעם לכל אלה שהגיעו, ולכל אלה שבזום. ואנחנו מבטיחים שנשלח, תהיה לנו תכנית עבודה, כל פעם נטפל בנושא, וננסה לקדם נושא אחרי נושא, בצורה מתודית. לא רק עניין של דיבורים. שזה חשוב בכנסת, כי גם הדיבור על הדברים הוא לפעמים חשוב מאוד. אלא גם באמת לנסות לקדם ולהציע הצעות בתוך הדברים האלה. אז בוקר טוב לכולם, תודה למנהלת הוועדה ולכל הצוות, ותודה עוד פעם לשרן השכל שאפשרה לנו. אני נועל את הישיבה הזאת.

10:32. .